חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום י"ח בטבת התשפ"ג, 11 בינואר 2023. הסעיף הראשון על סדר-היום, שאילתה לשר הבינוי והשיכון בנושא זכויות רכישה של דיירי הדיור הציבורי. בבקשה, חבר הכנסת עופר

כבוד השר, כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, ב-1 בינואר 2023 פג תוקף הוראת השעה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט 1998, המאפשרת לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירה שבה הם מתגוררים. הנושא נותר מחוץ להסכמים הקואליציוניים. רצוני לשאול: 1. האם השר יתמוך בחקיקה להארכת תוקף הוראת השעה או לעגנה בדין? 2. אם לא, מדוע? תודה. ישיב שר הבינוי והשיכון, השר יצחק גולדקנופ. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כבוד חבריי חברי הכנסת, בפתח דבריי אני רוצה להתייחס לבשורה המרה שנחתה עלינו הבוקר,

התורה ומנהיגם הנערץ של יהדות תימן בישראל. העם היהודי בארץ ובתפוצות אבל על לכתו מעימנו של עמוד ההוראה והענווה של דורנו, הגאון רבי שמעון בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה. כל מי שביקר אי פעם בביתו, וגם לי הייתה הזכות לבקר כמה פעמים במשך השנים בשביל ליטול ממנו עצה וברכה בנושאי שמירת השבת או חינוך ילדי ישראל, הייתי כל פעם עומד ומשתומם אל מול הצניעות והפשטות שבהם הוא חי, למרות היותו מנהיג לאלפים ורבבות, ומהאלפים שהיו משחרים לפתחו. הרב בעדני, זכר צדיק לברכה, ממנהיגי יהדות תימן בארץ ישראל, הוא שריד לדור דעה של רבנים וצדיקים שהולך ונעלם, שאין להם מאומה בעולם הזה חוץ מד' אמות של הלכה

זאת אבדה גדולה שאין לה תמורה. יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות. תודה רבה. בוקר טוב, אולי בוקר לא כל כך טוב, כי השמועה הזאת קצת מפריעה לנו. בוקר טוב, חברי הכנסת. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, בתשובה על השאלה שנשאלה כאן היום על ידי חבר הכנסת עופר כסיף, הדיור הציבורי נמצא על שולחני ברשימת הנושאים שהחלטתי לטפל בהם עם כניסתי לתפקיד.

כי אחת הסוגיות המרכזיות בנושא זה היא חוסר ההתאמה בין מספר המשפחות הממתינות לקורת גג לבין מספר הדירות הקיימות במלאי. כדי לסבר את האוזן, אני מפרט: בדיור הציבורי ממתינות 5,500 משפחות

במשרד הקליטה ממתינות 5,800 משפחות, בגיל הזהב ממתינים 2,106 זכאי משרד הבינוי והשיכון, עולים ותיקים, ממתינות 19,300 משפחות. סך הכול כ-32,706 ממתינים לדיור ציבורי נכון להיום,

שיש צורך בתוספת תקציב לרכישת דירות חדשות למלאי ובתקציבים נוספים עבור תחזוקת הדירות הקיימות, ועל כך אנחנו בימים אלה בדיונים עם האוצר. יחד עם הנהלת המשרד ואנשי המקצוע נמשיך להקדיש עוד שעות רבות במטרה לגבש פתרונות מעשיים לאוכלוסייה החלשה ביותר בחברה בישראל.

תודה רבה. לחבר הכנסת כסיף יש שאלה נוספת?

אחריו ביקשה שאלה נוספת גם חברת הכנסת נעמה לזימי. האמת, תודה על התשובה. יש לי כמה שאלות המשך, ואני אבחר באחת מהן. רציתי לשאול: האם הדיירים שהגישו בקשות לרכישה וכבר התחילו בתהליך אבל טרם השלימו את העברת זכויות מקרקעין, יוכלו להשלימו? אני אבדוק ואשיב לך. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה, שאלה נוספת. כבוד שר הבינוי והשיכון, חוק רן כהן, חוק המכר, הוא חוק שהוא לא רק חשוב וחברתי, הוא סמל. אם אתה לא מתכוון לחדש את הוראת השעה הזאת, שהיא אור גדול של חקיקה חברתית, מה תוכנית הפעולה עבור אלו שהחלו תהליך לפי חוק זה, ובכלל קדימה? ואני אומרת לך, הכהונה שלך יכולה להתחיל באור גדול של חידוש החוק הזה, שהוא סמל. בעיניי, קיבלת זכות שנפל בחלקך לחדש את

לעשות את זה יהיה מצווה גדולה, ויש לזה משמעות אדירה. לא לעשות את זה יעיב על המשך הכהונה.

עוד שאלה נוספת אחת, לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, ראשית, גם אני מצטרפת לדברים של נעמה. כמי שגדלה בדירת עמידר ואחרי למעלה מ-30 שנה רכשו ההורים את הבית, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני חושבת שחובה עלינו להאריך את החוק הזה. שאלתי היא אחרת. אתמול פתחנו והשקנו את הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, אני רואה פה גם תלמידות שנמצאות כאן, שלום להן. אחד הדברים המשמעותיים שעלו, ואני חושבת שאתה יכול להוביל לפתרון, זה העובדה שנשים שנמצאות במקלטי נשים חודשים ארוכים עם ילדים קטנים, כשהן יוצאות, אין להן דיור, הן חסרות קורת גג. אנחנו מדברות על כמה עשרות. ניתן לתקן. אני רוצה להגיש גם הצעת חוק. ייתכן שזה לא חייב להיות בהצעת חוק, אלא בהידברות, שאנחנו יכולים לתת להן דירות ציבוריות. כשרת העלייה והקליטה לשעבר אני יודעת שיש היום דירות שעומדות ריקות, שופצו לטובת מבצע החירום מאוקראינה והיום הן עומדות ריקות. הייתי רוצה שאנחנו נהיה שם בשביל כל אישה שיוצאת ממקלט ונאפשר לה קורת גג.

כבוד השר, הבמה שלך,

הבמה הזאת מטילה עליי איזשהו, צריך להעלות תשובות שאני יודע שהן אחראיות, לכן אני אקח את זה אליי למשרד. אני אשב עם אנשי המקצוע ועם המשפטנים שם. ואני מעריך גם את ההצעה של הגב' לזימי, אבל תדעי שיש כאלה שחולקים על ההצעה הזאת. לא כולם בדעה אחת. יש פה 120 חברי כנסת. לא כולם מכירים את הסוגיה, לכן אמרתי שצריך ללבן את זה. לא לכולם אכפת מהאנשים, אנחנו נעשה את זה בהיגיון, בהבנה ובהסכמה, ונראה מה טוב לכולם. אני רק אומרת,

אחראי למצב של הדיור הציבורי עד היום, תראי, המטרה היא פתרון. השאלה היא איך נביא את הפתרון, ואנחנו רוצים להביא את הפתרון. תודה רבה. תודה לך, כבוד השר. השר השיב שהוא ישיב על שאלותיכם, אני מניח שבהמשך, בכתב, נכון? הוא צריך לבדוק את הנושאים. הטענה היא לא אליי,

בהחלט, לשאלות המשך, מטבע הדברים, כידוע לך היטב, השרה לשעבר פנינה תמנו שטה, לא תמיד מתכוננים מראש. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, נאום הבכורה של חברת הכנסת דבי ביטון. נקדם בברכה את משפחת ביטון, שנמצאת איתנו כאן ביציע. לאחר מכן יברך חבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת דבי ביטון, הבמה לרשותך.

כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד השרים, משפחתי האהובה, כנסת נכבדה, אני לא מאמינה שאני מתרגשת.

הינה באה השעה / מה תביא איתה הרוח,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

ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר / בסוף הדרך עוד תהיה מאושר" מתוך שירו של עילי בוטנר "מכתב לאחי". מתוודה שהתלבטתי רבות בנוגע לנאום הבכורה שלי, ובסוף בחרתי לספר על עצמי, על הבית והמשפחה שגדלתי בה, על עירי שדרות ועל סיעתי יש עתיד, כי בזכותם אני ניצבת על בימת מליאת הכנסת ביראת כבוד כאחת מתוך 120 נבחרי ציבור בכנסת ישראל. אני, דבורה ביטון, משחר נעוריי קוראים לי דבי, בתם הבכורה של שרה ומסעוד אסולין, יוצאי מרוקו, בוני הארץ. אבי מסעוד היה תלמיד מצטיין ומדריך תנועת נוער במרוקו. הוא נשלח ללמוד בצרפת, אך באחת החופשות ראה את המצב הכלכלי של הוריו והחליט לא לחזור, החליט להישאר ולעבוד לפרנסתם. בשנת 1965 עלו הוריי ארצה והתגוררו בעיר שדרות שבנגב, כחזון בן-גוריון: בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו, כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי. בעת הגעתם לארץ המיוחלת, והמיוחדת, הייתה אימי בחודש התשיעי להריונה, ולאבי הייתה משאלת לב אחת: שתיוולד לו בת, כי לא היה מספיק כסף לחגוג ברית מילה. כשבועיים מעלייתם ארצה התגשמה משאלתו ונולדתי. השם שנבחר לי הוא דבורה, על שם דבורה הנביאה, השופטת, המנהיגה, מה שחידד להוריי, עולים חדשים, את הזהות היהודית בארץ האבות. גדלתי בבית יהודי מסורתי: שולחן שבת, חגי ישראל, תפילות בבית הכנסת "דקר" בשדרות. איתי גדלו גם חמשת אחיי המדהימים, שחלקם נמצאים כאן: שונטל, שהיא אחות במקצועה, שלומי, מהנדס בניין, איציק, רואה חשבון ומשפטן,

ששירת כקצין מצטיין בצנחנים וכיום הוא עורך דין, אחותי הקטנה, עורכת דין ומשמשת מנהלת מיוחדת מטעם הכנ"ר. זה היה בית שהתפקידים בו היו מאוד ברורים ותרבותיים: אימא שרה אחראית לגידול הילדים, משק הבית, ואילו אבא מסעוד מופקד על הפרנסה והחינוך. גדלתי בבית רחב ידיים ונקי, ארוחה חמה, בגדים מגוהצים. אבי מסעוד השתלב במהרה בעסקים, ולימים הקים חברת בנייה מצליחה. לשמחתי, ותודה לאל, חיי היו נטולי דאגות כלכליות. כילדה הערצתי את חוכמתו ופועלו של אבי, ובעיקר נשאתי את עיניי לצד הגברי בבית. שנאתי ללבוש שמלות. אהבתי להתרוצץ עם מכנסיים קצרים יחפה ולרכוב על אופניים, כשברקע היה אפשר לשמוע את אימי ממלמלת: מספיק, תתנהגי כמו ילדה. ידעתי שאני ילדה גם בלי שמלה ומספיק טובה באותה מידה לעשות תפקידים כמו אבי. כילדה אהבתי מאוד לקרוא. שני ספרים השאירו את חותמם עליי: "שרה גיבורת ניל"י" ו"הבכור לבית אב"י". כשחלק מחברותיי היו עסוקות בלימוד בישול, סריגה ותפירה ובלסייע בעבודות הבית, העדפתי לצפות בטלוויזיה, כשאני בוהה שעות בגולדה מאיר ז"ל, ראשת הממשלה, ולימים גם במנחם בגין ז"ל. נכבשתי בשילוב של הפשטות והמנהיגות שלו. למדתי בבית הספר היסודי "שקמים", לאחר מכן בתיכון הממלכתי על שם גוטרווריט במגמת סיעוד מסמ"ת. עם תום לימודיי שירתי כאחות חיילת בבית חולים ברזילי באשקלון. אהבתי מאוד את עבודתי ואת השליחות. אהבתי לסעוד ולשבת עם המטופלים, לאחוז בידיהם ולשמוע כל מה שעל ליבם. יצאתי מהמפגשים האלה מחוזקת ועם תובנות לחיים. את החבר ואהבת חיי חיים ביטון, לא חבר הכנסת, הכרתי כבר בכיתה ט', כשאני חילונית מסורתית, חניכה בתנועת הנוער העובד והלומד, והוא בכיתה י"ב, חניך תנועת בני עקיבא, בוגר בית הספר התיכון הדתי בשדרות. אומרים שהכול משמיים, והוא ההוכחה לכך, המשענת, החבר והמפרגן מאין כמוהו. זו אהבה וחברות גדולה שממנה זכינו להקים בית בישראל. חיינו התנהלו על מי מנוחות, אני אחות בבית חולים, משרה קבועה, הוא חייל צבא קבע, וחרף גילנו הצעיר, אף הייתה לנו דירה משלנו. אולם אף אחד לא הכין אותנו לבאות. בשנת 1986 נולדה בתנו הבכורה, מור. ילדה יפהפייה, בלונדינית, ירוקת עיניים. מה שלא ידענו, סליחה. מור, את תמיד מצליחה לעשות לי את זה מה שלא ידענו אז זה שמור לעולם לא תראה את פנינו, לא תראה את הסובבים אותנו, כי מור נולדה עיוורת. זוג צעיר שביום בהיר אחד מקבל תפנית משמעותית בחייו. בתחילה לא ידענו מה לעשות, כיצד לפעול. איך נגרום לה להיות מאושרת? אולם לא ויתרנו לעצמנו. למרות שמצאתי את עצמי נלחמת בתפיסות עולם מיושנות, נאבקתי בביורוקרטיה שמאלצת אותי לחנך את בתי במסגרת לילדים מיוחדים. אני זוכרת היטב את היום הראשון שנשלחנו לכיתה א'. נשלחנו לכיתה מיוחדת בבאר שבע. באותה כיתה היו ילדים מקסימים, מיוחדים, עם מגבלות שכליות, מוטוריות, בגילים שונים. ואני לתומי שאלתי את המנהלת: למה היא צריכה ללמוד כאן? היא בסך הכול לא רואה. תגובתה מדממת בליבי עד היום: את לא רואה? היא עיוורת. באותו רגע אספתי את מור על ידיי, התבוננתי במנהלת ואמרתי לה: העיוורת היחידה שאני רואה פה זאת את. לימים מור שולבה בכיתה א' בבית ספר "שקמים", כשהיא קוראת וכותבת ברייל, עם מעטפת חברתית. כעבור שלוש שנים נולדה בתנו זיו, מדהימה לא פחות, מדהימה לא פחות, שאף היא אובחנה כעיוורת. הייתה תחושת הקלה, פסיכולוגית, שקל יותר לגדל אותה. עם ההתמודדות וההתחשלות בחיי מצאתי את עצמי נודדת בין מקומות עבודה מתוך רצון לסייע ולהשפיע. עזבתי את עבודתי בבית החולים, מכרתי מים מינרליים כי חשבתי שזה בריא, מכרתי טלפונים כי איך יכול להיות שאי-אפשר שבני האנוש לא יהיו בקשר. לימים מנכ"לתי חברת כוח אדם עם 500 עובדים. שמחתי להתעורר כל בוקר ולדעת שעוד השמה הביאה עימה פרנסה לאדם ולמשפחה. באותה תקופה, אחותי שונטל המדהימה, שיושבת כאן איתנו, שהיא לא רק אחות אלא גם חברה ואשת סוד, עברה משבר נישואים וקיבלה החלטה להתגרש. ליוויתי אותה לבית הדין, ובתום הדיון הוחלט שהיא תשלם 20,000 שקל לבעלה כדי שהוא ייתן לה גט ולא יעגן אותה. אני יצאתי מדעתי מהמחשבה ומההחלטה הזו. פניתי לדיין ואמרתי לו: זה נשמע לך נורמלי שבשביל חופש היא צריכה לשלם? זכיתי לצעקה: צאי מפה, את לא עורכת דין. זה הספיק לי להבין מה היעד הבא. באותו הרגע הבטתי בעיניו וסיננתי: תזכור את הפנים האלה, אני אחזור עוד חמש שנים. כעורכת דין בשנה השנייה ללימודיי, כשאני עסוקה במבחנים, בלהגיע להישגים, קיבלתי הודעה שיש מחקר שנעשה בצרפת והוא יוכל לגלות בהיריון אם העובר יהיה לקוי ראייה. לשם כך היה צורך בהיריון, ואני כבר בת 40, כשמור שלי כבר סיימה י"ב והחלה לשרת בחצרים וזיו שלי כבר בת 15, אולם אני וחיים בחרנו לקחת את הסיכון, בחרנו לקחת את הסיכון מתוך ידיעה שיכול מאוד להיות שילדה נוספת,

יהיו עיוורים. הסיכון הזה נלקח מתוך חשיבה שהבנות שלי, בעתיד, תוכלנה ללדת ילדים בריאים, כמובן שהן בריאות, אבל ללא לקות ראייה. זו הייתה החלטה שקיבלנו בלב שלם, ואני שמחה עליה. כך נולדה לנו נעם, נעם המדהימה, תלמידת י"ב, בת 18. זה המקום גם לציין שמור שלי, בתי הבכורה, כיום בת 36, עורכת דין במקצועה, נשואה למאור ואימא לאייל והילי, זיו בת 33, עובדת סוציאלית, מדריכת עובדים סוציאליים, אף היא בזוגיות מופלאה עם שרון ואימא למאי וליאם. אני בוגרת תואר שני במשפטים, בוגרת לימודי תעודה במינהל עסקים ותעודות רבות נוספות. עם סיום לימודיי וטרם השבעתי לכנסת עבדתי במשך כ-12 שנים כעורכת דין מטעם הסיוע המשפטי במחוז דרום. ייצגתי נוער בסיכון, שימשתי אפוטרופוס לדין בכשרות משפטית, ייצגתי הורים שילדיהם הועברו מהבית או לחלופין הועברו למשפחות אומנה. כמו כן ייצגתי בגירושין, ובעיקר השתדלתי להוביל להסכמים, ולשמחתי גם צלחתי הסכמי שלום בית. בין כל אלה חיפשתי את הדרך לשנות, להשפיע, מה שהביא אותי ליש עתיד. לראשונה פגשתי את יאיר לפיד בחוגי בית בתחילת דרכו והוקסמתי, הוקסמתי מהאישיות, האנושיות, המנהיגות הפשוטה, שהזכירה לי את בגין. אני תושבת העיר שדרות, עיר מורכבת שספגה מטחי קסאמים, ויאיר היה הראשון להציע את עזרתו. יש עתיד היא מפלגה שיש בה חיבור בין כל החלקים השונים של העם, דתיים, מסורתיים, חילונים, מפלגה של חיה ותן לחיות, מפלגה של שותפות. לכן התחברתי, לכן הובלתי את יש עתיד בשדרות, עיר ימנית מובהקת, ותאמינו לי, זה לא היה קל, אבל האמנתי בדרך. חזוני הוא להגיע עם כל הבסיס והכלים שצברתי במרוצת השנים, לפעול למען שדרות, עוטף עזה והפריפריה, לפעול למען אנשים עם צרכים מיוחדים ונוער בסיכון, לפעול נגד אלימות במשפחה. יש צורך בתוכניות טיפוליות במשפחה. יש מרכזי חוסן, אך זה לא מספיק, יש כל כך הרבה ילדים ומשפחות שמתמודדות עם תחושת התופת שחוו. זה לא מגיע להם, זה לא מגיע לנו. אני כאן כדי לפעול למען היהדות החופשית,

בניגוד לתיאוריה של ד"ר אבישי בן חיים, תיאוריית ישראל השנייה, אני רוצה להבהיר: אין ישראל ראשונה, שנייה או שלישית. אין מקום לפילוג. כולנו אחים ואחיות. לסיום, כבוד יושב-ראש הכנסת, ברצוני להודות למשפחתי המדהימה, לכל הנוכחים, גיסתי רוזה, גיסי אלי, איציק אחי, שונטל, הנכדים המדהימים שלי, הילדים המדהימים שלי. כמו כן, ברצוני להגיד תודה, תודה ליושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד,

לכל חבריי במפלגת יש עתיד, המנטורים שלי חבר הכנסת ושר הרווחה לשעבר מאיר כהן, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורנה ברביבאי וכל חבריי ביש עתיד,

זכיתי בכם,

חברי הכנסת, שנכחתם והקשבתם. אני רק אסיים בבקשה ואומר שנאום זה מוקדש לחמותי הצדקת סימי ביטון, ששימשה לי גם כאם, שהלכה לעולמה לפני כחודשיים. היא הייתה מדהימה, היא הייתה אשת ישראל היפה, והנאום הזה מוקדש לה.

תודה רבה, אדוני. (מחיאות כפיים) אפשר בהחלט למחוא כפיים.

חברות וחברי הכנסת, יעלה לברך חבר הכנסת מאיר כהן. אנא, שבו במקומותיכם. גם חברת הכנסת ביטון ודאי תרצה לשמוע את דברי הברכה. חברות וחברי הכנסת, נא להתיישב, נא להתיישב במקומותיכם. אדוני היושב-ראש היקר, חברות וחברי הכנסת, המשפחה, המשפחה של דבי, מזכירות הסיעה ומזכירי הסיעות, אני רוצה דווקא לפתוח בשיר שכולנו שומעים,

אדוני היושב-ראש. זה שיר שמתנגן לו ברדיו ולא תמיד אנחנו שמים לב למילים.

חשבתי על דבי, שאני מכיר אותה כל כך טוב, וחשבתי שאין ראוי מהשיר הזה. "היא הייתה חזקה מהחורף / היא הייתה חזקה מסופה / לצמוח מכלום שהיה לה / זה סוד הכוח שלה // את ליבה היא שמרה בכספת / את גופה היא שמרה לעצמה / היא רואה או אולי מתעלמת / ממה שקורה בגללה. // מתוך עולמות שבורים היא צומחת, היא צומחת / לילות שלמים היא רוקמת / כל מה שיקרה לה." אני מנסה לחשוב, והינה, מה שאנחנו שומעים כל כך רלוונטי לחברת הכנסת דבי ביטון. אני גאה מאוד לברך את חברתי, גאה מאוד בחברת הכנסת דבי ביטון, וכל מי ששמע, אדוני היושב-ראש, את הסיפור,

ראיתי שגם אתה היית מרוכז. זה מרגש, מרגש כפל-כפליים, כי הרבה מאיתנו באו מהרקע הזה,

עלו ההורים שלנו מצפון אפריקה בתקופה מאוד מאוד קשה, והגיעו לדרום או לצפון, לפריפריה, ולא תמיד הסיפור החלוצי שלהם סופר, ולא תמיד קיבל דף של כבוד בשיח הציוני, אבל בוודאי ובוודאי שילדיהם, שהדור השני, הוא מעצב, עם ויכוח, עם פחות ויכוח, אבל הוא מעצב את הדור הבא. ודבי, מבחינתי, אולי הצלחה של כולנו, של האנשים האלה צרובי השמש, של האנשים האלה שבנו ועשו, ועשו את זה בשקט, בנאיביות אין-קץ ובפשטות כובשת. אם היו אומרים לי מה מיוחד בדבי, זו הפשטות הכובשת שלך, זו חוכמת החיים שמעולם מעולם לא תופסת שום זיק ולו הקטן ביותר של התנשאות. אף אחד לא יודע שאת עורכת דין חוץ מאלה שאת נמצאת איתם בבתי המשפט ומייצגת אותם. רק כשהתוודענו אלייך סיפרת את הסיפור המיוחד של הבנות המקסימות שלך, שנמצאות כאן איתנו ואני מכיר אותן ואת סיפור חייהן, מור וזיו,

שכבר בי"ב, וחיים היקר והמשפחה שסביבך. אני רוצה לציין בדברי הברכה שאני חושב שכולנו הפכנו להיות למחויבים לחוק שהעברנו עם כל הקואליציה וכל האופוזיציה, לחוק המוגבלויות, לאנשים עם מוגבלויות, בראש ובראשונה דרך הסיפור שלך ודרך הסיפור של יאיר ודרך הסיפור של חברי קואליציה היום שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, כי פתאום הבנו שאתם נמצאים לבד בתוך המערכת הזאת וכמה חשוב שהמדינה תחבק אתכם. וכמה חשוב שאנשים כמוך יהיו כאן בכנסת ישראל, כי את מבינה למה צריך להפוך את החמלה לכלי שנמצא כאן וכמה שההצלחה של הילדים האלה תלויה באנשים כמוך. אני יודע באיזו גאווה את מדברת על הבנות שלך, אני יודע באיזו גאווה את מדברת על העיר שלך,

ואני יודע,

יודע גם יודע שקשה להיות איש יש עתיד בשדרות. אבל כשאני פוגש את אנשי שדרות, ועומר הבן שלי גר שם, אז שמך מוזכר בפי כולם כאחת שעוזרת, כאחת שתומכת, כאחת שלא עושה איפה ואיפה, ומי שצריך את שירותייך, את נמצאת שם. אנחנו גאים בך. אנחנו גאים שאת נמצאת איתנו. אנחנו גאים בהצלחה שלך. אנחנו גאים במשפחה שלך. את תוספת משמעותית למפלגה שלנו. אני חייב לציין את המשפחה שלך,

כי אני מלווה אותך כבר יותר מעשור, ואין לי שום ספק שלולא התמיכה שלהם, את לא היית מצליחה כמו שאת מצליחה. היי ברוכה, חברת הכנסת דבי ביטון. אני מתרגש להגיד חברת הכנסת דבי ביטון. היו ברוכים, אנשי המפלגה שקיבלו אותה בחום גדול. היו ברוכים, כל חברות וחברי הכנסת, כי זאת גאווה גדולה שמגיעים אנשים מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל רחבי הארץ, אבל כל אחד מביא למקום המיוחד הזה את מנחתו, ומנחתך היא חשובה ויקרה. אין לי שום ספק שאת תצליחי. היי ברוכה ומאושרת, את ובני משפחתך וכל היושבים באולם הזה. ושוב, לך,

שגם אתה ריגשת אותי, ריגשת את כולנו עם הסיפור שלך, אנחנו מאחלים הצלחה גדולה מאוד, בעזרת השם. תודה לכולם. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. רבותיי, מחיאות כפיים זה לא עניין של שגרה בכנסת. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון ולמשפחת ביטון ולכל הנוכחים. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, דיון מוקדם בהצעות חוק פרטיות. חברי הכנסת, על סדר-היום שבע הצעות חוק דומות בנושא ביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור. נעבור להנמקת ההצעות לפי הסדר המופיע בסדר-היום. אנחנו נעשה שינוי קל ולאחר מכן נשמע את עמדת הממשלה. אני מזמין את חבר הכנסת אופיר כץ לנמק את הצעתו כראשון המציעים. בבקשה, חבר הכנסת אופיר כץ, עשר דקות לרשותך, אדוני.

חבריי חברי הכנסת, אברהם ברומברג, זיכרונו לברכה, היה אמור לחגוג בעוד חודש יום הולדת 63. הוא היה אמור לחגוג עם אשתו, שאיתה הקים בית, היה אמור לחגוג עם ילדיו שהביא לעולם ועם נכדיו, דור ההמשך הצעיר. הוא היה אמור לשבת ולספר להם על הספרים שקרא לאחרונה, לדבר איתם על הניצחון של ארגנטינה במונדיאל, איך הוא תמיד שיחק כדורגל, להראות להם תמונות של הטיולים שאהב לעשות ברמת הגולן. הוא היה אמור לחיות חיים מלאים, שמחים ורגועים. ב-1980 היה אברהם בדרך מהבסיס לביתו בזיכרון יעקב. קבוצת מחבלים מתועבים התנפלה עליו. הוא ניסה להיאבק בהם אבל הם ירו לו בראש

אברהם היה בן 20 בלבד בנופלו. חלאות לא אנושיות מלאי שנאה ורוע החליטו לקחת מאברהם הצעיר את חייו. אחד המחבלים המתועבים השתחרר בשבוע שעבר מהכלא. אחמד טיבי מהלל את אותו מחבל, זה הנציג שלכם. נציג שלך.

מועמד שלכם. תתביישו לכם.

תתביישו. נציג שלך.

תודה לחברות וחברי הכנסת. תודה רבה. תודה, רבותיי. מועמד שלכם. זה שלך. את מתבלבלת. חברת הכנסת גוטליב. נציג שלך.

חברי הכנסת, תודה רבה. באופוזיציה.

בבקשה. חבר הכנסת כץ,

כאילו אתם לא יודעים מה אתם עושים. חברת הכנסת גוטליב, תודה. בבקשה, אני מוכנה לעבור אחד-אחד. הם אצלך. חבר הכנסת שירי, תודה רבה. תודה לכם. המועמדים, חברת הכנסת גוטליב.

זה, של האופוזיציה.

בבקשה, חבר הכנסת

לא מספיק שרוצחים אותנו,

ריקודים, להקות,

אתה רואה שם בתמונות את הילדים שרואים איך מקבלים שם רוצח, ואחרי זה מדברים איתנו על

כמעט עם כולנו פה, שהן מעבירות את הכאב שלהן, הכאב והתסכול שאנחנו מרגישים כשאנחנו רואים את התמונות האלה

שאתם למען הדבר החשוב הזה, למען המשפחות השכולות, למען אזרחי ישראל, ולאותם מחבלים, שידעו שהם לא יחזרו לפה והחגיגות נגמרו. עזה או רמאללה.

תודה רבה לחבר הכנסת כץ. המציע הבא, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שהוסמך על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי לנמק בעבורו את הצעת החוק. לרשותך עשר דקות, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ינון אזולאי הוא מציע החוק והוא לא נמצא כאן כי הוא נסע ללווייתו של הרב הגאון הרב שמעון בעדני, שזכיתי להיות לידו בעיר העתיקה. הוא היה מגיע הרבה לעיר העתיקה והוא השפיע הרבה מתורתו. כולנו משתתפים באבל הגדול עם פטירתו. הוא נסע ללוויה. אדוני היושב-ראש, ברשותך, חבריי חברי הכנסת, באופוזיציה ובקואליציה יש הסכמה על החוק הזה, אבל כשהיה דיון בוועדה, שמעתי את חברי הכנסת מהסיעות הערביות מתקוממים ומדברים על זה כאילו זה איזשהו חוק שנוגע לגזענות. מתחילת בריאת העולם, בפרשת בראשית, הרצח התחיל שם, בפרשת בראשית. נכון, היהדות מלמדת אותנו גם על זכויות של רוצחים. איך אמר קין לקדוש ברוך הוא אחרי שחזר בתשובה? תן לי מקום. נע ונד הייתי בארץ. ויש זכויות גם לרוצח. גם לרוצח יש זכויות מתחילת פרשת בראשית, מתחילת הבריאה. אבל יש לזה תנאי. מה קין עשה? התחרט על מעשיו. הוא לא החזיר את המת, "קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה" אבל הוא התחרט. הוא צריך להיענש. הוא מסיים את העונש. כשהוא סיים לרצות את העונש, הוא הולך הביתה. אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על אנשים שגאים במעשיהם והולכים לרשות אחרת ואומרים: אנחנו ביצענו שליחות, והשליחות שלנו נמשכת. אחרי 40 שנה השליחות שלנו נמשכת. לא מביעים חרטה. מקבלים פרס על מעשיהם ממערכת חיצונית, ולא חוזרים בהם ממעשיהם. איזו מדינה מתורבתת, דמוקרטית, חפצת חיים, מוכנה לקבל את הדבר הזה? הרי החוק הזה אמור להיות הדבר הכי אלמנטרי ומובן. אדם שגאה במעשיו, ממשיך להסית במעשיו, צריך לעשות לו מסיבה, וכן יראו וכן יעשו אחרים?

שמקבל שכר על המעשה שלו, במשך שנים מקבל משכורת מרשות אחרת, ואנחנו נגיד: כן, זה בסדר גמור, מגיעות לו זכויות אזרח, מגיע לו לחזור לחיים. הביאו את זה בהשוואה לכל מיני אנשים שעשו מעשים נתעבים. אני מזכיר להם שבבית המשפט היה דיון על מי שנמצא פה בכנסת והשר לביטחון לאומי היום, על איזו תמונה יש לו בבית, והוא היה צריך להוריד את התמונה, כי לא יכול להיות דבר כזה שאדם גאה במעשיו. אז יושבים פה בכנסת ואומרים: כן, אנחנו גאים באנשים האלה, אלה האנשים וזאת הדמות שלנו.

מדברים על, זו הדו-פרצופיות. הרי אתם לא מסכימים עם הדבר הזה. אנחנו לא מסכימים עם הדבר הזה. גם אם אדם מבצע מעשה כזה והוא גאה במעשיו והוא עושה את זה עבור ישות מדינית אחרת, הוא לא יכול אפילו לדרוש בשום תנאי של איזשהו צדק מוסרי להמשיך להיות אזרח ישראלי. אני שמח שסביב החוק הזה התכנסו כל חלקי הבית, שני הצדדים. ואתם יודעים מה? ולוואי, כיוון שזה החוק הראשון, שזה יהיה סימן לבאות, שיהיו עוד דברים שנוכל להגיע עליהם להסכמה.

תודה לחבר הכנסת פינדרוס. תעלה ותבוא חברת הכנסת שרן השכל לנמק את הצעתה. שלום, אדוני היושב-ראש. לפני שאתחיל בנאום, לא הספקתי עדיין לברך אותך. ניסיתי ביום ההשבעה, אבל הכול היה ככה עמוס. אני חייבת לומר קודם כול המון המון בהצלחה. אני חושבת ששברת כאן תקרת זכוכית רצינית. אני בטוחה שתעשה את העבודה שלך על הצד הטוב ביותר, ואני מקווה שנוכל לשתף פעולה כולנו יחד כאן בכנסת. המון הצלחה.

אזרחות ממחבלים, לפני כמה חודשים, בשיחה אישית, סיפר לי אב שכול שלפני שנתפס המחבל שרצח את הבת שלו הוא כבר תכנן איך הוא הולך להיכנס לבית המשפט ואיך הוא יהרוג את המחבל על מה שהוא עשה לילדה שלו. הוא אמר שאם המחבל היה יושב מולו מחויך בזמן המשפט, הוא לא היה יודע את נפשו, הוא לא היה מסוגל לחיות עם עצמו. למזלו של האב, המחבל חוסל, והמחזה נחסך ממנו. לא שזה משנה ולו במעט את הכאב והאובדן הגדול. מטרת החוק היא בראש ובראשונה להושיט יד לאותן משפחות יקרות שצפו בשטן האישי שלהן מחויך וגאה, מספר בבית המשפט על הרגע שבו לקח מהן את היקר מכול. נסו לדמיין את אותה משפחה, כאשר ישתחרר אותו שטן אישי שלהן מהכלא ויחזור לעיר מגוריו, נניח חיפה. הם קמים כל בוקר בחרדה: מה אם אראה אותו היום, אולי בסופר ואולי בתור לבנק? משננים בראשם את המשפט שיאמרו לו ומה יעשו לו אם ייתקלו בו. הם קמים בוקר-בוקר, יום-יום, עם התחושה הזו. איך אתם הייתם מרגישים? המאבק על קיומנו במדינת ישראל לא נגמר. זו מלחמה, ומולנו יש אויב שהקים פס ייצור למחבלים. השיטה עובדת כך: ככל שתרצח יותר יהודים ותקבל יותר שנים בכלא הישראלי, כך תקבל משכורת חודשית יותר גבוהה. מטרת החוק היא להרתיע, להפוך עליהם את המשוואה ולהבהיר אחת ולתמיד: הטרור לא משתלם. ישראל היא מדינה דמוקרטית. בחברה שלנו פותרים מחלוקות בשיח. אנחנו מאמינים שערך החיים הוא מעל לכול. מחבלים הכריזו מלחמה על ערך החיים. הם מחבלים במרקם החברתי העדין שלנו ובערכים הבסיסיים ביותר, ואני שואלת אתכם: איך ייתכן שמי שהקדיש את חייו להרס החברה שלנו נשאר חלק ממנה? באיזה עולם הגיוני שמי שבוחר לצאת ולשחוט יהודים ברחובות בשם ישות אויב נשאר אזרח במדינת ישראל? אסור לנו להיות עיוורים לאמת הפשוטה הזו. מי שנלחם בערכים הבסיסיים של החברה הישראלית, פגע בחפים מפשע על רקע דתי-לאומני וקיבל על מעשיו תגמול מרשות זרה ועוינת, לא יכול להישאר אזרח או תושב ישראל. מי שמקבל פנסיה מהרשות הפלסטינית על רצח ישראלים מוזמן לארוז את חפציו ולחיות תחת הרשות הפלסטינית שעליה הוא נאבק. זה עניין של צדק בסיסי. למחבלים פשוט אין מקום בחברה שלנו, בחברה הישראלית.

תודה לחברת הכנסת שרן השכל. נעבור למנמק הבא, חבר הכנסת ויושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן. עשר דקות לרשותך, אדוני.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה לגברתי השרה, בהקשר הזה, יש מעמד מיוחד, כי מדובר בהצעת חוק שהיא קידמה כבר בכנסת הקודמת יחד עם השר אבי דיכטר וגם כפרויקט שהוא הרוח המניעה מאחוריו כבר הרבה זמן. בהחלט לכבוד הוא לי שאת השרה התורנית כאשר אני מציג את הצעת החוק. הצעת החוק הזאת, ופה אני רוצה להודות מאוד ליושב-ראש הקואליציה אופיר כץ ולכל נציגי האופוזיציה, ובוודאי לשרן השכל, שדיברה לפניי, למאיר כהן שפה ולכולם. למעשה, כמו שאמר יושב-ראש הקואליציה, 106 חברי כנסת מכל סיעות הבית כמעט, ואני עדיין מקווה, יש סיעה אחת שאני אישית ספציפית עוד מקווה שתתחרט ותצטרף גם היא לתמיכה. יש שתי סיעות שמהן אני לא מצפה, לצערי,

אבל יש עוד סיעה אחת שממנה אני כן מצפה שכן תצטרף לחוק הזה,

ראוי ונכון ממנו, מפלגת העבודה. הצעת החוק הזאת, לפני כל דבר, אומרת אמירה מוסרית.

לא ייתכן שלצידנו

ישות שמשלמת משכורות לרוצחים שלנו, שמשלמת משכורות למחבלים ולפוגעים בנו ויש לה תעריפון מיוחד.

תעריף לפי שנת מאסר.

וזה החשוב ביותר לעניין הצעת החוק הזאת,

אני רואה שנכנס חבר הכנסת אלקין. גם לך תודה רבה על השותפות מכל חלקי הבית בקידום הצעת החוק הזאת. יש תעריף.

הדם של יהודים מעולם לא היה כל כך זול, כאשר ישות הטרור שיושבת לידינו משלמת לפי שנת מאסר בכלא. רצחת יותר, יש לך יותר זמן בכלא, אתה תקבל יותר כסף. ויש תעריף עוד יותר מיוחד, והוא נוגע ספציפית לנושא הצעת החוק הזאת. אם אתה אזרח ישראל, אתה מקבל אקסטרה. כלומר, לא רק שאזרח ישראל שבוחר לבגוד בעמו, במולדתו, במדינתו, ולפגע, ואני אומר בכוונה "לבגוד בעמו", כי בנושא הזה זה אפילו לא מאבק בין יהודים לערבים. לבגוד בעמו, כי פעמים רבות ראינו שבפיגועי טרור שמתבצעים במדינת ישראל נהרגים גם יהודים וגם ערבים, וכמובן דרוזים, נוצרים וצ'רקסים. ומכל הטרור, משמעותו של הטרור בהקשר הזה זו פגיעה חסרת הבחנה באזרחים, אז פעמים רבות נפגעים ממנו כולם. הוא מקבל אקסטרה תשלום בגלל שהוא אזרח ישראל. ואנחנו ניתן לדבר הזה להימשך? אנחנו נמשיך לתת לו ליהנות מאזרחותו הישראלית, מזכות ההצבעה שלו בישראל, מיכולת המגורים שלו בישראל, מקצבאות הביטוח הלאומי של ישראל, כאשר הוא מקבל כסף נוסף מהרשות הפלסטינית בגלל שהוא אזרח ישראל ובגלל שהוא משתמש באזרחות שלו כדי לפגוע בנו? קודם כול, מדובר בקריאה מוסרית מאין כמותה. תאמינו או לא, עד כמה שהדבר הזה ברור וידוע לכל היושבים כאן בבית כמעט, שהרשות הפלסטינית משלמת כסף לטרור, עד כדי כך, כמו שאמרתי, ש-106 חברי כנסת תומכים בהצעת החוק הזאת, זה לא רוב מקרי, זה לא רוב מזדמן,

וזה לא בזמן שהמליאה ריקה. 106 חברי כנסת, משהו שהוא קונסנזוס חוצה מפלגות שכבר שנים הכנסת לא ידעה כמוהו, גם על עצם התשלום וגם על חוסר המוסריות שבו. מסתובבים בעולם אנשים מופתעים, הם לא יודעים שזה המצב. הם חושבים שיש ישראל שפוגעת במחבלים, אולי פוגעת באוכלוסייה הפלסטינית, וכל מיני גינויים, ובאו"ם הם קוראים, ויש כנגדה, טוב, גם היא לא מושלמת, הרשות הפלסטינית.

יש פה איזה שני צדדים שווים מבחינה מוסרית שמתווכחים להם על איזו פיסת קרקע שאף אחד לא מכיר במזרח התיכון, ואנחנו נהיה מהאו"ם תרתי משמע. נהיה מאו"ם, גם לא נתערב וגם נסתכל על זה כאילו יש פה שווה בין שווים.

שמדינת ישראל, דבר ראשון, היא בוודאי הצד הצודק גם על עצם הסכסוך, אבל גם באופן ניהול הסכסוך, גם במוסריות שלה. ובצד השני, רצחת תינוקות, תקבל כסף. באנגלית קוראים לזה pay for slay. הדבר הזה לא ידוע בעולם. ולכן, מעבר לעובדה, הרי את החוק הזה, חבריי לאופוזיציה, ואני פונה במיוחד אליכם, את החוק הזה הרי ודאי שהיינו יכולים להעביר גם בלעדיכם. זו לא שאלה בכלל. הרי מספרית יש לנו את הרוב. אבל אתם חשובים בהצעת החוק הזאת, כי זו לא השאלה אם החוק יעבור, החוק בעזרת השם יעבור, ויעבור מהר, אבל העובדה שהתגייסתם בנושא הזה היא מסר לעולם: היא מסר לעולם שהעם בישראל לא מוכן לשתוק על העוול המוסרי של תשלום משכורות למחבלים, והוא ינקוט כל דרך וכל אמצעי לעצור את הדבר הזה. והעובדה שאנחנו היום מחוקקים את החוק הזה, אחרי כמה וכמה ניסיונות חקיקה לשלילת אזרחות ממחבלים שנעשתה בדרך אחרת, שנפסלו, זה לא יום לחשבונות היסטוריים, מכל מיני סיבות, חלקם בהליכי חקיקה, חלקם בשלב הייעוץ המשפטי, חלקם בשלב בג"ץ, אבל זה כבר לא משנה, ברוך השם, על הנושא הזה התגבש קונסנזוס רב-מפלגתי מכל הסיעות, וכולם באים ועומדים, גם כלפי העם בישראל וגם כלפי אומות העולם,

תשלום למחבלים עבור הרציחות שהם מבצעים זה פשע מוסרי מהמדרגה הראשונה. והינה, כדי להראות שאני באמת לא שומר חשבונות עבר, בנושא הזה צריך גם לשבח, תאמינו או לא, את בית המשפט העליון, שלאחרונה נתן פסק דין שהכיר שבעצם התשלום הזה למחבלים, הרשות הפלסטינית הופכת להיות שותפה במעשה הטרור בעצמו, גם אם היא לא הייתה מן היוזמים. אנחנו לצערנו יודעים שיש המון פעולות טרור שהם נותנים full service, הם נותנים גם את שירות התכנון, גם את שירות הביצוע וגם את התשלום שלאחר מכן. אבל גם במעשי טרור שהם יוזמות של ארגונים אחרים, יוזמות פרטיות, אם הרשות הפלסטינית משלמת את המשכורת למחבל לאחר הביצוע, קבע בית המשפט העליון לאחרונה שהיא שותפה למעשה והיא חבה בנזיקין על המעשה הזה. זו פסיקה טובה וחשובה. לכן אני אומר, אם יש נושא שמצליח להביא סביבו 106 חברי כנסת, ואני עדיין מקווה, ולא התייאשתי מכם,

שנגיע גם ל-110 חברי כנסת, ומאגד סביבו גם את הרשות השופטת, גם את הרשות המחוקקת וגם את הרשות המבצעת, אם יש נושא שמצליח לייצר את הקונסנזוס הזה בישראל, אני מקווה ואני בטוח שגם בעולם יראו את הדבר הזה ויבינו, וגם הם יפסיקו לשלם באופן ישיר או עקיף את המשכורות האלה לטרור. כי צריך לדעת, הרשות הפלסטינית חיה לא רק על כספי המיסים שישראל מעבירה אלא גם על הכספים שהיא מקבלת ממה שמכונה "המדינות התורמות". אז את התרומות הללו,

אני לא יודע כמה הן תורמות, יותר נכון אני יודע שהן אינן תורמות במאומה לשיפור חיי ערביי יהודה ושומרון או לשיפור השלום באזור, הן בהחלט תורמות להמשך הסכסוך, לעוד פצועים, לעוד הרוגים, לעוד משפחות שכולות,

סבל וצער ואובדן. אז אני מאוד מאוד מקווה שבעקבות הצעד שהיום כנסת ישראל תבצע, התרומות הללו ייפסקו, ואפשר יהיה באמת להתחיל לתרום לכיוון של שלום אמיתי, שלא מבוסס על טרור ואיומים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. תודה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. ואנו עוברים למציע הבא, חבר הכנסת עודד פורר, שינמק את הצעתו. אחריו ינמק המציע חבר הכנסת זאב אלקין. חבר הכנסת פורר, עשר דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גבירותיי השרות, חבר הכנסת רוטמן, זה לא כל כך נעים לי,

אתחיל בברכות, גם לקואליציה ולחברים בקואליציה שנרתמו כדי לקדם את זה,

אדוני היושב-ראש, בקיצור לוחות הזמנים, כדי לאפשר

אבל בסופו של יום בוא נזכור מה מטרת החוק ומה המטרה שלשמה אנחנו מתכנסים ומחוקקים את החוק הזה. המטרה היא בראש ובראשונה, אדוני היושב-ראש, מאבק בטרור. המטרה היא בראש ובראשונה לייצר הרתעה מספיקה ומחיר שישלמו מי שנוגעים בדבר הזה ובטרור הזה, ובוודאי מי שעושים את זה כשלוחיו או במימונו או בתמיכתו של ארגון הפשיעה והטרור המכונה הרשות הפלסטינית. אבל המקרה, בוא נודה גם על האמת, מה הקטליזטור, מה המניע. אתה אומר: יש סיבה ומסובב. מה גרם לזה שאנחנו מצליחים להביא את החקיקה הזאת? מה שגרם לזה שהחוק הזה עובר היום, בקריאה טרומית,

עוד לא השלמנו את הליך החקיקה, ואני אעדיף לברך על המוגמר. הוא עובר היום בקריאה טרומית בגלל החגיגות שנחגגו כששוחררו אלה שקצבו את עונשם, רוצחי החייל אברהם ברומברג, שעונשם נקצב,

הגיעו לכפר, וחגיגות ההילולה היו שם, וההתפרעויות, שבהחלט אסור שיקרו שוב, הן היו הקטליזטור. אבל המאבק בטרור הוא לא בחקיקה אחת והוא לא בחוק אחד, הוא בדרך שצריך לעשות אותה שוב ושוב ושוב בכל דבר ועניין. כשאני הסתכלתי בדיוק על המקרה הזה של רצח החייל אברהם ברומברג, ברצח הזה לקחו חלק שלושה:

שוחרר כבר לפני עשור, סמי יונס, שנהג ברכב ששם נחטף החייל מאותו מקום, אחד האחים. הוא שוחרר לפני עשור, חבר הכנסת כהן, בעסקה שקרויה "עסקת שליט", עסקה שבה שחררו מחבלים עם דם על הידיים. ראש הממשלה המכהן היום, שהיה ראש הממשלה אז, דחף את העסקה הזו בכל כוחו. המעניין הוא שכשהוא שוחרר, סמי יונס, עוד היו לו טענות שהעסקה עוכבה, הוא בא בטענות למי שהיה אז שר החוץ אביגדור ליברמן, כי העסקה עוכבה, כי אביגדור ליברמן התנגד לעסקה הזאת בממשלה. אז אני רוצה להגיד לחברים בקואליציה שנוכח החגיגות בכפר עארה התעוררו פתאום ברצון שלהם להיאבק בטרור: זה לא מספיק להעביר את ההצעות האלה בקריאה טרומית. צריך להשלים אותן לקריאה שנייה ושלישית, ואני רוצה לראות את זה קורה בטווח הזמן המיידי. פה יהיה לכם נתיב פתוח מבחינת האופוזיציה. אבל זה לא מספיק גם להעביר חוק אחד, אלא צריך גם להימנע משחרורי מחבלים, מכניעה לרשות הפלסטינית, מכניעה לכל מיני תביעות כאלה או אחרות, ולעמוד עם עמוד שדרה גם מול הלחצים האלה, שלא כפי שנעשה בידי ראש הממשלה המכהן בעבר.

תודה לחבר הכנסת עודד פורר. יעלה ויבוא המציע הבא, חבר הכנסת זאב אלקין, לנמק את הצעתו.

עד עשר דקות לרשותך, אדוני.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד כאן, יחד עם שורה של חברים מהסיעות השונות בבית הזה, להציג הצעת חוק שאין צודקת ממנה, וגם למעשה מקיים הבטחה.

קורה בבית הזה שניתן לקיים הבטחות. כשהסתיימו הבחירות לכנסת הנוכחית פנו אליי מהארגון של המשפחות השכולות וביקשו לצרף את שמי וחתימתי להצעת החוק שהתגבשה אז בשורות הבית. הסברתי להם שכשר בממשלה אני לא יכול להצטרף להצעת חוק, אבל הבטחתי להם שבין הדברים הראשונים שאני אעשה ברגע שאני אסיים את כהונתי כשר ואהפוך לחבר כנסת ואוכל להגיש הצעות חוק, יהיה הצעת חוק שאני אגיש, בגלל שהיא הצעת חוק נכונה וצודקת. כעת לא רק שקיימתי את הבטחתי והגשתי אותה כראשונה בין הצעות החוק השונות שלי, אלא גם כך קרה שאנחנו מצליחים כולנו ביחד היום למעשה לקדם את הצעות החוק בנושא הזה בציר שחוצה את הצדדים בבית הזה, קואליציה ואופוזיציה, איחוד של רוב מוחלט של סיעות הבית הזה, שהחליטו לתמוך בהצעת החוק ולהגיש גם הצעות חוק מטעמן, ואני חושב שזה מאוד נכון. אני רק מצטער, אדוני היושב-ראש, שזאת לא הייתה הצעת החוק הראשונה בבית הזה, בכנסת הזאת, שעברה בקריאה הטרומית, כי אם זה היה קורה, למעשה התמונות של החגיגה הנפסלת הזאת שראינו היו נחסכות מאיתנו. הרי חוקקנו פה לא רק בקריאה טרומית, חבריי חברי הכנסת, העברנו פה ארבעה חוקים שהתחילו בטרומית והסתיימו בשנייה ושלישית אפילו טרם הקמת ממשלה.

היה נכון וראוי לקדם את הצעת החוק הזאת לפני כולן דווקא, שבאמת מצד אחד מביאה לאחדות רחבה מאוד בין שורות הבית הזה, ומצד שני באמת הייתה דחיפות, כי במקום להתעסק בחקיקה פרסונלית כזאת או אחרת כדי למנות שר כזה או אחר, אם היינו מתרכזים בזה, הרוצח השפל הזה לא היה משתחרר לאן שהוא השתחרר, היום הוא כבר היה בתוך הרשות הפלסטינית, וכל המראות האלה היו נחסכים מאיתנו. לכן אני חושב שהבית הזה עשה טעות כשהוא התעסק בחוקים אחרים, ולאו דווקא בהצעת החוק הזאת, שהייתה צריכה להיות ראשונה. זאת טעות שכבר נעשתה, אבל עוד לא מאוחר למנוע טעות אחרת, ואני פונה אליך, אדוני היושב-ראש: הרי בשבוע הבא אמור להיות עוד שחרור, וכולנו מבינים שגם השחרור הזה ילווה באותם מעשי חגיגה כפי שראינו בשחרור הראשון. צריך לאסור קציבה. צריך לעשות חוק של איסור קציבת מאסר עולם למחבלים.

זאת הדרך היחידה שנוכל להילחם בזה. תגישי. אסור שתהיה קציבת ענישה. קודם כול, חברת הכנסת טלי גוטליב, אני רוצה לברך אותך על כך שעברת מהשורות שבהן אומרים לחברי כנסת מה לחוקק, למעמד שבו את יכולה לחוקק. אל תגידי "צריך לעשות", תגישי הצעת חוק.

אני רק מסבירה, אני בטוחה שגם תצטרף אליי, אלקין. ברור לך שהכול מתחיל ומסתיים בקציבת מאסרי עולם.

אז קודם כול תגישי הצעת חוק. ככה פועלים בבית הזה, זאת הדרך.

שיעבור בוועדת שרים. אסור שנשיאי ישראל יקצבו מאסרי עולם. אין צורך בחקיקה. חברת הכנסת גוטליב. אין צורך, זה בסמכות הנשיא. את חברת קואליציה, את במקום שבו עושים, לא במקום שבו צועקים. הנשיא הוא לא פוליטי. משרת הנשיא היא א-פוליטית.

תגישי הצעת חוק, לא צריך. בואו נגיד לו: אדוני הנשיא, אני בטוח שתשכנעי. את לא צריכה לשכנע אותי, את צריכה לשכנע את השר יריב לוין וחבריו לוועדת שרים לחקיקה.

לא. אני צריכה לשכנע את הנשיא הרצוג: אל תקצוב מאסרי עולם לעולם. אז גברתי תעשה זאת. אנא לא באולם המליאה. למחבלים. אבל אני חוזר עכשיו עם פנינו קדימה. אני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, ואני פונה אליך, חבר הכנסת אופיר כץ, אתה גם יושב-ראש קואליציה וגם יושב-ראש ועדת הכנסת וגם אחד מהמציעים של הצעת החוק החשובה הזאת: בואו נשים את כל שאר הדברים בצד, הרי אפשר לסיים. כשרוצים וגם כשיש הסכמה רחבה בתוך הבית שחוסכת פיליבסטרים, אפשר לסיים את כל מלאכת החקיקה עד השחרור השני, רק בואו נחליט שבאמת נותנים לזה עדיפות עליונה על הדברים האחרים. הדברים האחרים יכולים לבוא אחרי זה, יכולים לחכות. מה יקרה, אבל זה גם כך לא בוועדות שיש בהן עבודה, מצוין. לא, אני מדבר גם על המליאה. בעיניי זה יותר חשוב מהנורבגי. הנורבגי יכול לחכות עוד יום אחד אם זה יתנגש בהצעת החוק הזאת. אני מציע שנעשה מאמץ מרוכז של כל הסיעות, לפחות של אלה שתומכות בהצעת החוק הזאת, ונאמר כאן בצדק שזה כמעט כל הבית הזה, זה מאגד ביחד 106 חברי כנסת, רוב מוחלט בבית הזה. בואו נשים את זה בעדיפות עליונה, נקדם את זה כמה שיותר מהר בוועדת הכנסת הרלוונטית שתיבחר לטפל בהצעת החוק הזאת, נקדם את זה כמה שיותר מהר במליאה ונשים את זה בעדיפות על כל חקיקה אחרת, שעליה דווקא אני מניח שכן נהיה חלוקים, ונראה קודם כול למשפחות השכולות אבל גם לציבור הישראלי שהכנסת יודעת ברובה המוחלט להתאחד סביב הנושא הצודק הזה ולתת לו עדיפות, לא רק לדבר על כמה הוא חשוב, אלא לתת לו עדיפות על פני חוקים אחרים, שאם יאושרו באיחור של יום או באיחור של שבוע, שום דבר נורא לא יקרה.

אם נסיים בזמן, שר הפנים יוכל להפעיל את סמכותו, והרוצח השפל ישתחרר לתוך הרשות הפלסטינית ולא לתוך מדינת ישראל, ויימנעו מאיתנו כל המראות שראינו. לכן אני כאן פונה לכל סיעות הבית שתומכות בהצעת החוק הזאת: בואו נשים את שאר הדברים בצד. אין הרבה חקיקה כרגע בכנסת. במאמץ של כולנו ביחד אפשר לסיים את המלאכה הזאת כולה, בכל השלבים, גם בקריאה ראשונה וגם בקריאה שנייה ושלישית, עוד במהלך השבוע הבא, לפני שהרוצח הבא ישוחרר. עשינו טעות בתחילת הכנסת, לא נתנו לזה עדיפות, התעסקנו בחוקים שהיה עדיף שבכלל לא היו נחקקים, אבל בטח פחות חשובים מהצעת החוק הזאת. בואו לא נחזור על הטעות הזאת בפעם השנייה וניתן לזה עדיפות עליונה. אני חושב שאם נדע לעשות את זה, נוכיח מצד אחד למשפחות השכולות וגם לכלל הציבור הישראלי את העמדה הברורה והחדה שיש בכנסת ישראל ביחס לאלה שלא רק ביצעו מעשה טרור נתעב, אלא גם לא מתחרטים עליו, להפך, רשע וטוב לו, הם נהנו מהשכר הזה שהרשות הפלסטינית משלמת להם. הצעת החוק הזאת תיכנס לעוד שורה של מהלכים אחרים שצריכים להיעשות כדי להפסיק כמה שיותר את התופעה הנלוזה הזאת של תשלום בצע עבור רצח בני אדם בצורה מסודרת על ידי ישות מדינתית כמו הרשות הפלסטינית, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת אלקין. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר), של ועדת החוקה,

תודה. בשל בקשותיהם של חברי הכנסת מירב בן ארי ומאיר כהן לפצל את הזמן המוקצה להם, והדבר הוא בהתאם לתקנון הכנסת, יעלה ויבוא קודם חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה להצטרף.

אני שמח שכל הכנסת או הרוב המוחלט של הכנסת תומך בהצעה הזאת. קיים מצב אבסורדי שבו מחבל שהורשע בטרור וברצח חפים מפשע מקבל גמול ושכר בעודו בכלא במסלול תשלום קבוע לפי מאפיינים. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, שנבין כולנו: הוא קיבל זאת על תקופת המאסר, הוא קיבל זאת על זה שהוא אזרח ישראלי,

לטפל בו לפי אופי הפעילות. אם זה רצח, זה כמובן הרבה מאוד כסף.

בלי שום קשר לדעותיך הפוליטיות ובלי שום קשר לוויכוח שניטש, אם אנחנו רוצים כאן דמוקרטיה מהותית או דמוקרטיה,

אם אדוני ירשה לי, אני אוסיף שעבור רצח של יותר מישראלי אחד,

זה עוד עולה.

מעבר לוויכוח אם אנחנו רוצים דמוקרטיה מהותית

רק משהו פורמלי, שזה הוויכוח שניטש בימים האלה, על זה יש קונסנזוס. אני רוצה להבהיר לכולם,

שמטרת התשלומים האלה היא לא רק להחזיק את משפחתו, כדאי שנדע כולנו, המטרה בראש ובראשונה היא להוות תמריץ, והפער בין 2018 ל-2022, כשבודקים את הדיווחים של הרשות הפלסטינית, יש עלייה כמעט ב-12% בגיבוי ובהעברת כסף למשפחות של רוצחים. ה-12% הם יותר אנשים עם מוטיבציה לרצוח. אני רק רוצה לספר לכם שהרוצח הזה שהשתחרר, מ-1980 קיבל 12,000 שקלים בחודש.

תכפילו את זה, אדוני היושב-ראש, אנחנו מגיעים לכמה מיליוני שקלים. נוסף לכך, וראו כמה אבסורד היה בזה, הביטוח הלאומי, שהייתי השר הממונה עליו עד לפני כמה חודשים, המשיך לשלם את כל הזכויות למשפחתו בגלל שהוא אזרח ישראלי.

נהגנו לפי "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". לא עשינו את זה. הוא המשיך לקבל, ומשפחתו בחרה לקבל עוד 12,000 שקלים. לכן אין יותר צודק מתיקון החוק הזה. אלה רגעים שבהם אנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים בלי שום חוצצים של נימה פוליטית ואומרים: יש דברים שנכון לעשות, לכן אנחנו ודאי ובוודאי נתמוך בחוק הזה. תודה רבה לך, אדוני. תודה לך, חבר הכנסת מאיר כהן. תעלה ותבוא חברת הכנסת מירב בן ארי. עד חמש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השרה, כנסת נכבדה, היה לי חשוב מאוד לומר כמה מילים על החוק הזה, שמגיע באמת בתמיכה של כל הבית הזה כמעט, שך כל מי שמבין שזה פשוט הזמן להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. החוק אומר שאזרח או תושב מדינת ישראל שמסכים לקבל תשלום מהרש"פ או מגוף זר עוד אחרי שביצע מעשה טרור, תישלל האזרחות שלו. אין יותר צודק מהחוק הזה, כי אם אתה פוגע בישראלי ומקבל כסף מהרשות, אין סיבה שתמשיך להיות ישראלי. דווקא בימים אלה, כשיש הרבה דיבורים, שבעיניי הם לא נכונים, על איבוד ההרתעה, אני חושבת שדווקא חוק כזה מחזק עוד יותר את ההרתעה הישראלית שלנו. אני חושבת שלקבל משכורות ולהבין שאין לזה מחיר הוא דבר שצריך להפסיק. עם כל המילים ועם כל הדברים החשובים, בסוף חשבתי לעצמי במהלך סוף השבוע מה היה קורה אם בן משפחה שלי היה עובר את האירוע הזה. אני חושבת על אברהם ברומברג, שפשוט ירו בו, זרקו אותו בצד הדרך, ובמשך ארבעה ימים לא מצאו אותו בכלל, כך השליכו אותו, איבדו צלם אנוש. ואמרתי: אם זה היה קורה לבן משפחה שלי, איך הייתי יכולה להמשיך לחיות במדינה הזאת? אני חושבת שאין כאן עניין של ימין ושמאל, יש כאן עניין של ציונות, של אהבת הארץ, של אהבת המדינה ואהבת אדם. מי שאוהב אדם לא מתנהג בצורה כזאת לאנשים אחרים, מי שמעז לחגוג, על מה הניצחונות? על מה היו החגיגות שם בערערה?

על רצח? איפה אצלנו בחברה היהודית יש מצב כזה שעושים חגיגות כשרוצח משתחרר? אין דברים כאלה. ועוד לקבל על זה כסף, אני מדברת איתכם על 12,000 בחודש, 3 מיליון שקל במצטבר. איך אפשר להסביר דבר כזה? אנחנו עושים כאן היום צדק היסטורי. אלקין אמר ושמעתי, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. לדעתי, זה אחד החוקים החשובים שהכנסת הזאת מביאה. אני גם חושבת שבכל מה שאנחנו עוברים בימים האחרונים זה גם רגע מיוחד, שהלוואי שיחזור, שבו יש הסכמה של רוב הבית הזה להעביר את החוק החשוב הזה. מילה אחרונה, מאיר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה לפני שאתה יוצא, כי בזכותך וכמובן בזכות ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד היה דיון חשוב מאוד בסיעת יש עתיד. חברי הכנסת של יש עתיד הביעו תמיכה, וזה חשוב מאוד. זה הרבה מאוד בזכות העבודה שלך בסיעה. כמובן, אני רוצה להודות מפה גם לראש הממשלה יאיר לפיד על התמיכה בחוק הזה ובנו, בחברי הכנסת, לשעבר, לשעבר. מה אכפת לך? מה, אני עשיתי פה נאום על נתניהו? זה היה לנו שנה. אתם אמרתם שזה תואר לכל החיים.

שנה שלמה רק שמענו מילים על נתניהו. מותר לי להגיד תודה, ומותר לי להגיד תודה לחבר הכנסת אופיר כץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לך, גברתי. תשיב במשולב בשם הממשלה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים חברת הכנסת מירי רגב. כבוד השרה, בבקשה. תודה לך, כבוד יושב-ראש הכנסת. חבריי חברי הכנסת,

אני כואבת את פטירתו של סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, שהקדיש את חייו לתורה והאיר את העולם היהודי והעמיד תלמידים רבים. ברוך דיין אמת. הנחיתי הבוקר את מנהל רשות התחבורה הציבורית ורכבת ישראל לתגבר את התחבורה הציבורית לאזור ההלוויה ההמונית ולתגבר את הקווים הבין-עירוניים לבני ברק כדי לאפשר להמונים להגיע ולקחת חלק בהלוויה. לעניין הצעות החוק שהוגשו היום, מחבלים ארורים צריכים להירקב בכלא ללא שום זכויות. החוק הזה חוצה דעות פוליטיות ומפלגות, זה לא ימין ושמאל. עם כל הכבוד, מי שעוסק בטרור צריך להירקב בכלא ללא שום זכויות, לא מונדיאל, לא תואר ראשון ולא תואר שני. החוק שומר על כלל החברה הישראלית, והגיע זמן להשיב את ההרתעה ולמנוע מאיש טרור לקבל זכויות בשם הדמוקרטיה שהוא רומס והורס. מי מעלה על הדעת שמחבל מקבל 10,000 שקל בחודש על כך שהוא רצח ישראלים ויהודים? הוא מקבל זכויות מהמדינה: ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, לימודים, זה דבר שלא קורה באף מדינה בעולם, והגיע הזמן לסדר זאת.

אני שמחה שגם אנשים וחברי כנסת מהאופוזיציה הם חלק מהצעת החוק הזאת. אני מברכת את שר הפנים ואת כל המציעים. אני עוברת מכאן לתשובת שר הפנים. עניינן של הצעות החוק שבנדון, אשר זהות בנוסח שלהן, הוא תיקון חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל בנוגע לביטול אזרחות או תושבות בגין מעשה טרור או מעשה בגידה. התיקון המוצע קובע כי מי שהורשע בגין מעשה טרור או בגידה ונידון למאסר בפועל, והוכח כי הוא מקבל תגמול בעד מעשי הטרור מהרשות הפלסטינית או מטעמה, יראו בו כמי שוויתר על האזרחות שלו או על רישיון לישיבת קבע שבו הוא מחזיק. האזרחות והתושבות שלו יבוטלו מהיום שיקבע שר הפנים, והוא ישוחרר לשטחי הרשות הפלסטינית. עוד קובע התיקון המוצע כי שר הפנים רשאי להחזיר אזרחות או תושבות אם הוכח כי הכספים הוחזרו למדינה או לשלול פעם נוספת אם האזרח או התושב חזר לקבל כספים כאמור. יצוין כי החוק הקיים כיום מאפשר ביטול אזרחות בשל מעשה שיש בו משום הפרת אמונים על ידי בית המשפט, לבקשת שר הפנים, וביטול תושבות בשל מעשה זה על ידי שר הפנים. בהסדר הקיים, אם אין למבוטל מעמד במקום אחר, יינתן לו מעמד חלופי בישראל אשר בהתאם להכרעת היועץ הקודם היה רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5. בפסקי הדין בבית המשפט העליון אשר דנו בביטול אזרחות נקבע כי ההסדר חוקתי, ובלבד שיינתן מעמד חלופי קבוע. עוד נקבע כי התכלית אינה הצהרתית, וכי יש להעדיף מסלול פלילי של ביטול אזרחות כפי שמופיע בחוק. היקף העבירות בחוק הקיים רחב יותר מהצעות החוק, ואין דרישה להרשעה או מאסר בפועל. חשוב להדגיש כי הצעות החוק מוצעות לצד החוק הקיים ובאות להוסיף מסלול אחר,

למי שקיבל כספים מאת הרשות הפלסטינית בגין מעשיו. בהתאם לכך יהיו מקרים אשר ניתן יהיה לעשות שימוש בסעיף זה במקום בסעיף הקיים היום בחוק. התכלית והמטרה של הצעת החוק: מי שמקבל כספים בגין מעשה טרור שביצע, במעשה קבלת הכספים מראה כי הפנה עורף למדינת ישראל, תוך שהוא מעיד על עצמו שהוא שייך לרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית במעשיה, בכך שהיא נותנת לו כספים, מעידה כי היא רואה בו חלק ממנה, ולכן יש לו לאן ללכת.

שילך לרשות הפלסטינית, שילך לעזה, שילך לרמאללה. ולכן, ברגע שהוא ישוחרר ממאסר הוא יקבל מעמד ברשות הפלסטינית.

אנחנו רואים אותו כמי שוויתר על מעמדו בישראל. בהתאם לכך, עם ריצוי עונשו הוא ישוחרר לשטחי הרשות הפלסטינית. בפועל הדבר מאפשר שלא יינתן לו שום מעמד חלופי בישראל, שכן יש לו מעמד ברשות הפלסטינית. מי שמחבל ומי שפוגע והורג ורוצח את אזרחי מדינת ישראל, מקומו אצל הפלסטינים ברשות הפלסטינית, ולא במדינת ישראל. ולכן אני קוראת לכנסת, ימין ושמאל: שימו בצד את האג'נדות הפוליטיות, תנו את הכוח לאזרחי מדינת ישראל. אל תיתנו שום כוח למחבלים. מחבלים, שיירקבו בכלא, וברגע שיסיימו את הריצוי בכלא, שיעברו לרשות הפלסטינית. אני קוראת לכם להצביע בעד החוקים האלה, כדי להרתיע את אותם מחבלים עתידיים, שיבינו שאין להם מקום במדינת ישראל. אנחנו עוברים להצבעה? חבר הכנסת רוטמן, חבר הכנסת רוטמן.

כדאי שתתקני, בכלא. קודם כול, יש כאן תומכי טרור בכנסת. אבל אני מתקנת לפרוטוקול, אם לא הובנתי: שהמחבלים יירקבו בכלא, וברגע שהם משתחררים מהכלא, שילכו לרשות הפלסטינית, לעזה או לרמאללה. כל הכבוד, אתם לומדים. אתם לומדים. בסוף תתפקדו גם לליכוד. תודה לשרה רגב. ביקש לדבר כשר נוסף השר אבי דיכטר. חמש דקות לרשותך, אדוני. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, פעם ראשונה שאני אומר "אדוני היושב-ראש", אז ביתר הדגשה, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הסיפור הזה, מה שאומרים פה "כספים למחבלים" אלה משכורות למחבלים. היום יש שתי טכניקות להיות עובד ברשות הפלסטינית: האחת היא לזכות במכרז או להגיע בדרך אחרת, והטכניקה השנייה היא לבצע פיגוע, לרצוח ישראלים או לנסות לרצוח ישראלים, להיעצר על ידי כוחות הביטחון של מדינת ישראל,

להיכנס לכלא, ואז אתה באותו רגע הופך להיות עובד ברשות הפלסטינית,

אגב, על פי חוק. לא מדובר בג'סטה, חבריי חברי הכנסת, אלא בחוק שנחקק ברמאללה בנובמבר 2004. למיטב ידיעתי, זה החוק הראשון שהעביר נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, במה שהיה פעם, מוצג היסטורי היום, הפרלמנט הפלסטיני, הוא כבר לא קיים. צריך להבין: כל מחבל, כולל מחבל מתאבד, שרצח ישראלים, רגע או מילי-שנייה אחרי שהוא פוצץ את עצמו, הופך להיות עובד הרשות הפלסטינית. משפחתו מקבלת מהרשות הפלסטינית בגין היותו עובד. ויש תעריף, ממש תעריף, הוא מקבל לפי שנותיו בכלא: מתחיל ב-2,000 שקל, ומי ש-30 בכלא, 12,000 שקלים. אותו מחבל, אם הוא מת, משפחתו מקבלת. כרים יונס, ששוחרר אחרי שנקצב עונשו, קיבל 12,000 שקל בחודש. האבסורד הזה הסתיים או ניסינו לסיים אותו, לפני ארבע שנים, בחוק הקיזוז שיזמנו אלעזר שטרן ואנוכי. הוא עבר כאן בכנסת, רבותיי, ברוב אדיר: 87 חברי כנסת הצביעו בעד, 15 חברי כנסת הצביעו נגד. שתי מפלגות שהצביעו נגד עפו מהכנסת: האחת, בל"ד הערבית, והאחת, מרצ היהודית. ללמדנו שכשהבית הזה רוצה באמת להילחם מלחמה אמיתית אפקטיבית, הוא יודע לעשות את זה. וכשהשר אופיר כץ ויושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה החליטו, אופיר כץ עדיין לא שר. חבר הכנסת אופיר כץ, לא השר אופיר כץ. חבר הכנסת אופיר כץ. בעזרת השם גם יהיה שר. חבר הכנסת אופיר כץ. שניהם עשו את מלאכתם נאמנה כדי שהבית הזה יוכל היום להצביע על משלים נוסף במלחמה בטרור. ואני אומר לכם שכל חבר כנסת יהודי ואחר שבאמת רוצה להילחם בטרור, חייב לתמוך בחוק הזה. החוק הזה אומר שאם אני המעביד שלך כמדינה ואתה מקבל משכורת חודשית, ביום שסיימת את מאסרך, אתה מגורש למקום שבו המעביד שלך משלם לך את הכסף. את האזרחות אתה מאבד בכלא, ומועבר לרשות הפלסטינית, את שארית חייך תבלה ברמאללה או ביהודה ושומרון או בשטח תחת הרשות הפלסטינית. אין דבר צודק יותר, אין דבר אפקטיבי יותר ממלחמה בטרור, ובתוך המלחמה בטרור, אחד הכלים המאוד-משמעותיים הוא נושא הגירוש. אנחנו מכירים סטטיסטיקות מהעבר, יודעים כמה זה אפקטיבי, ואני אומר לכם שהסיפור הזה של ערבי-ישראלי שהופך להיות פקיד ברשות הפלסטינית בגלל שהוא הפך להיות מחבל, הדעת לא סובלת את זה. העובדה הזו, די בה כדי לעורר צמרמורת בכולנו. אבל, חברי הכנסת, אין לנו מנדט להצטמרר, יש לנו מנדט להצביע על חוק שאמור להיות מרכיב נוסף במלחמה בטרור, ואת המרכיב הזה אנחנו בונים היום. הוא לא המרכיב האחרון, לצערי, מפני שאני מתקשה לראות את הרשות הפלסטינית, אחרי המרכיב הזה, חדלה מלעסוק בתמיכה בטרוריסטים, תמיכה פיננסית בוטה ומכוערת. האמינו לי, צעד אחר צעד אנחנו נעבור אחריכם, אחרי המחבלים, רחוב-רחוב, בית-בית, זנגה-זנגה, אנחנו לא נרפה מכם, לא מהמחבלים ולא מאלה ששולחים אותם לבצע פיגועים, אם בתמיכה ישירה ואם בתמיכה עקיפה, בין בעידוד כזה ובין בעידוד אחר. הסיפור הזה, אנחנו נשים לו קץ. הערה אחרונה, אדוני היושב-ראש: אחד הדברים המדהימים זה להבין שבתשלום המשכורות לערבי-ישראלי, בגלל שהוא אזרח ישראלי, יש יתרון, הוא נהנה מבונוס על היותו מחבל ישראלי. אם אתה תושב מזרח ירושלים, תושב ישראלי, לא אזרח, אתה מקבל תוספת של 300 שקל במשכורת.

כי אתה נמצא בתוך ישראל, יש לך גישה טובה יותר אם אתה משתתף בטרור. אם אתה אזרח ישראל, ולא חשוב אם זה בכפר קרע או במקום אחר, אתה מקבל 500 שקל בונוס על הדבר הזה. חבר'ה, את הבונוס הזה ואת הכסף הזה, אנחנו, את הבונוס נהפוך לקונוס. אני אומר לכם, אנחנו לא נוותר על אף מחבל. האמינו לי, במחסנית שלנו, איפה שמחה רוטמן? הוא מכיר, במחסנית שלנו אנחנו עם עוד לא מעט כדורים נגד מחבלים, כדורים חוקיים,

כדורים שיבטיחו שלהיות מחבל זה לא משתלם. תודה רבה. תודה לשר דיכטר. ביקשו להתנגד להצעת החוק שני חברי כנסת. יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת מיקי לוי. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, ראשית כול, יש הבדל בין מי שמתנגדים לרצח או לא רצחו לבין מי שהיו מעורבים ברצח באופן ישיר או מעודדים רצח או מצל"שים רצח. אנחנו, חד"ש-תע"ל, מתנגדים להצעת החוק. אזרחות היא אמנה בין המדינה לאזרח, ותשלומים הם לא סיבה לשלול אזרחות. למעשי רצח יש בית משפט, הוא שופט אנשים לפי זה. יש תרגיל בהצעת החוק הזאת, מטרתה להשית את החוק הזה רק על ערבים, וזה עניין הקצבאות והתשלומים.

אין יהודי שפוצץ אוטובוס, רק אתם. תודה לחבר הכנסת כהן.

רק אתם מפוצצים אוטובוסים. חבר הכנסת כהן, תודה. רק אתם שורפים תינוקות. ההערות האלה הקדימו. רוצח רבין, למשל, אף אחד מכם לא חשב ולא העלה על דעתו לשלול את אזרחותו, כי הוא יהודי. הוא לא עשה את זה כדי לחסל את המדינה. רוצחי משפחת דוואבשה, אלה ששרפו אותם,

רוצים לחסל את המדינה, ולא ניתן לכם.

אלה שורפי משפחת דוואבשה. לא ניתן לכם. אתם לא תחסלו את מדינת ישראל. לא ניתן. אתה אמרת שאתה מעדיף את הרוצחים שלכם על רוצחים ערבים. שורפי משפחת דוואבשה, שורפי אבו ח'דיר, הילד אבו

אף אחד לא ביקש, לא ניתן.

מותר לאנשי ליכוד להפריע? עצרתי את הזמן, חבר הכנסת טיבי.

ארגון חוננו, שמקבל הנחות והטבות לפי סעיף 46 בוועדת הכספים, מגן על רוצחים יהודים. איך אתה משווה את ארגון חוננו אל הרשות הפלסטינית? מגן על רוצחים יהודים. אתה מגן על מחבלים. אתה השלוח של ערפאת. אתה השלוח של הפלסטינים. זה תשלום, תשלום

תודה לחבר הכנסת כץ. חברות וחברי הכנסת, בטרם נעבור להצבעה, אנא שבו במקומותיכם. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לומר כמה מילים בטרם נעבור להצבעה, וזאת למרות שאנחנו לא בנוכחות מלאה, בשל ההלוויה שנערכת בשעה זו של נשיא מועצת חכמי התורה, הרב שלום בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה המקום גם לנחם את בני משפחתו, מוקיריו, תלמידיו וממשיכי דרכו. תנוחמו מהשמיים. חברי הכנסת, אני מבקש לומר דבר מה: 36,227 קולות של אזרחי ישראל שהלכו להצביע בבחירות האחרונות הם משקלו של מנדט בבחירות לכנסת העשרים-וחמש. כשאני רואה חבר או חברת כנסת, כל אחד מבין 120 החברות והחברים בבית הזה, אני רואה 36,227 אזרחים ניצבים מאחוריו. זה מספר עצום. אני רואה כל אחת ואחד מהחברים בבית הזה כמנהיגים ומציע שכך ננהג כולנו, כך ננהג בעצמנו וכך ננהג בזולתנו. יש משקל והשלכות לדברים שלנו. החברה הישראלית עברה בשנים האחרונות טלטלות, והשלכותיהן עוד מלוות אותנו. לטובת החברה כולה ננהל כאן דיונים חשובים, נוקבים, יצריים. יהיו ויכוחים, אבל תהיינה גם הסכמות. החוקים המובאים היום, שעניינם חיזוק המאבק בטרור, מובאים בהסכמה של למעלה מ-100 חברי הבית, אלה שנוכחים כאן, ואלה שכאמור בפתח הדברים אינם נוכחים כאן, הסכמה רחבה שאני לא זוכר כמותה. הדבר הזה יוצר, לעניות דעתי, גם פתח לתקווה שאפשר גם אחרת.

אני מאמין ומקווה שאם כל חלקי הבית או לפחות רובם יקבלו על עצמם שניתן להתווכח גם ויכוחים נוקבים, אפשר לשכנע, מותר גם להשתכנע, אבל נזכור כולנו תמיד שאנחנו כולנו עם אחד.

אני חושב שאם נעשה זאת, נזכור ונביא בשורה גדולה לציבור הישראלי. אמן שכך יהיה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנא שבו במקומותיכם, כל מי שרוצה להצביע. ההצבעה הראשונה היא על הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה),

לוועדת הפנים והגנת הסביבה

אנחנו נצביע כעת על הצעת החוק הבאה, של חבר הכנסת שמחה רוטמן. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2022,

אני קובע שגם הצעה זאת התקבלה, ותעבור להכנה לקריאה הראשונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה. חוץ וביטחון. חוץ וביטחון?

נעבור להצעת החוק הבאה, של חבר הכנסת מאיר כהן. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור, (תיקוני חקיקה) התשפ"ג 2023,

74 בעד, יחד עם הצבעתו של חבר הכנסת קרויזר, תשעה

56 בעד, תשעה מתנגדים,

הוספנו לפרוטוקול את חברי הכנסת שביקשו להוסיף את שמם כתומכים.

גם הצעה זו התקבלה ותעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אה, חוץ וביטחון, אם כן, לוועדת הכנסת. רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, הצעות דחופות לסדר-היום. אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לנמק.

נעבור להצעה הבאה. ההצעה הדחופה הבאה, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בנושא: מספר תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע שנים האחרונות, הצעה לסדר-היום מס' 63. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

שלוש דקות לרשותך,

מה זה?

חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת דוד ביטן, אנא מכם.

תעזרו לנו לעשות קצת שקט.

סלימאן, אני מאפס את הזמן. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. ההצעה היום מתייחסת לנושא שאני חושבת שהוא כאוב לכולם, וזה הנושא של תאונות עבודה, ובמיוחד תאונות עבודה בתחום הבניין. לצערנו הרב, אנחנו רואים שהתופעה הזאת הולכת ומתרחבת. אומנם הדיווחים הם לפעמים סותרים, ומה שמעצבן הוא שלא רק שלא מטפלים בבעיה כמו שצריך, אלא גם כותבים נתונים שקריים, שלצערנו הרב משלים את הציבור בנוגע לתופעה ולמה שקורה. מנהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה דיווח כי נרשמה ירידה של 28% אני לא שומעת את עצמי, כבוד היושב-ראש. סליחה, חברי הכנסת. זה מביש שלאף אחד לא אכפת כאשר מדברים על תאונות עבודה ועל הרג פועלים. על זה אני מדברת. גברתי, עצרתי את הזמן. מי שמבקש לשוחח, אנא, מחוץ למליאה. אנחנו מתקשים לשמוע את עצמנו.

אני מתנצלת, אבל הכעס שלי הוא לא אישי, הכעס הוא כי אני מדברת על אנשים שנהרגים, יוצאים לעבוד כדי לחזור הביתה עם משכורת לבית, כדי להביא אוכל הביתה, אבל חוזרים בארון קבורה. פועלים נופלים למותם. במקביל כאשר מדברים על זה, אין אף אחד שישב ויקשיב לנושא הכאוב הזה, ולצערי גם להקשיב למשרדי ממשלה שמשקרים, מפיצים מידע כוזב על תופעה כל כך חמורה. אומרים שיש ירידה, מנהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה דיווח שיש ירידה של 28% במספר ההרוגים בתאונות בענף הבנייה: 23 הרוגים בשנת 2022 לעומת 32 הרוגים בשנה שקדמה לה.

הסטטיסטיקה הזאת לא מביאה בחשבון את תאונות העבודה שקורות מעבר לקו הירוק, כלומר בשטחים הפלסטיניים, כלומר עובדים אשר פועלים לפעמים בבניית התנחלויות ונופלים למותם, לא מדווח עליהם, כאילו הם לא נספרים. פועלים פלסטינים שנופלים למותם בתאונות עבודה כאלה גם כן לא מדווחים. אני חושבת שיש ניסיון לצמצם ולהשלות את הציבור שיש ירידה, אבל הצעדים שצריך לנקוט לא נעשים. יש צורך בתוספת של מפקחים, פקחים, שיפקחו על הבטיחות של העובדים, יש צורך בהגשת כתבי אישום והפסקת עבודה לקבלנים המתרשלים בבטיחותם של העובדים. לכן אני מחכה לשמוע את תשובת השר. לצערי, הגיע הזמן לחשוף את האמת. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אמור להשיב על ההצעה השר ניר ברקת. האם השר ברקת נמצא? מה זה? זה כנראה לא נושא חשוב לממשלה, לצערי הרב. גברתי צודקת. מי בודק? מדברים על הרג אזרחים.

ניסינו להשיג אותו. לא הצלחנו להשיג אותו. אולי זה יהיה בפעם הבאה.

אני רוצה שזה יעבור לדיון מהיר בוועדה. זה מביש, קודם כול, שהממשלה לא טרחה. כאשר מדברים על פועלים,

ובמיוחד פועלים ערבים, הוא שר חדש. אפילו לא טרחו לענות. בושה וחרפה.

חשובים פועלים ערבים שנהרגו או פועלים בכלל,

קודם כול, יושב-ראש הכנסת, אני מתנצלת בשם הממשלה כשרה תורנית שהשר ברקת לא הגיע להשיב. כולנו כמובן מבינים את המשמעות ואת החשיבות של לטפל בתאונות עבודה. זה לא רק בקרב הערבים, זה בקרב כולם. לא בקרב כולם. צריך למנוע תאונות עבודה לכל אחד. צריך לעשות הכול כדי למנוע אותן. אני שרה תורנית, עוד לא קיבלתי תשובה ממשרד הכלכלה. אני מאמינה שקרתה כאן איזושהי אי-הבנה, כי אני מכירה את השר, הוא אדם אחראי ואכפתי. לכן אני מציעה שקודם כול, אם זאת בקשתה, נעביר את זה לדיון מהיר. אם השר ברקת לא ייכנס לכאן תוך כדי שאני אומר את דבריי, אני אומר לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן שזו בהחלט תקלה. שוב, אני גם באה ומדברת בשם הממשלה. זה לא נהוג, והסוגיה הזאת היא מאוד חשובה. אני מקווה שאלה חבלי לידה של הקמת הממשלה החדשה והשרים החדשים.

חברת הכנסת תומא סלימאן, אני אאפשר לך להעלות את ההצעה הזו גם בשבוע הבא, ונוודא כמובן שהשר יהיה נוכח וישיב על שאלתך. למה לא להעביר לדיון מהיר בוועדה, כך שייקבע תוך עשרה ימים? ככה אנחנו נקיים דיון, ולא שלוש שעות.

אז אני מקבל את בקשתך, אנחנו נעביר את זה לדיון מהיר. זה דורש הצבעה? דיון בוועדה. דיון בוועדה, זה לא דיון מהיר. דיון בוועדה, אבל, תחום בזמן. לא דיון מהיר, חברת הכנסת יודעת שזה נתון ליושב-ראש הוועדה.

את החשיבות של הנושא, זו האחריות של יושב-ראש הוועדה.

הנושא שחברת הכנסת תומא סלימאן העלתה הוא בהחלט נושא חשוב. אנחנו נעביר אותו לדיון בוועדה. אני מציע להצביע בעד.

ההצעה להעביר את

תודה לך, גברתי. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת, הודיעו חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מנסור עבאס ווליד טאהא כי הם חוזרים בהם מהצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, זכות הצבעה לאזרחים מחוץ לישראל), התשפ"ג 2023, שמספרה פ/1375. כמו כן, אני מתכבד להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת המלצה של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא עדכון שכר חברי הכנסת 2023. תודה. תודה למזכיר הכנסת. חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ג בטבת התשפ"ג, 16 בינואר 2023, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.